דברי הכנסת יג / מושב ראשון / ישיבות ל"ה ל"ז / י"ח כ"א בתמוז התשפ"א / 28 ביוני, 1 ביולי 2021 / 13 חוברת י"ג ישיבה ל"ה הישיבה השלושים-וחמש של הכנסת העשרים-וארבע יום שני, י"ח בתמוז התשפ"א (28 ביוני 2021) ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים

49), התשפ"א 2021, הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021,

2021, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120)

התשפ"א 2021, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א 2021,

עובדיה יוסף זצ"ל להביע אי-אמון בממשלה בנושאים

של הליכוד בהנהגת בנימין

אופן. אבל הייתה ממשלה לפניה בראשות נתניהו, ובה זכיתי אני לכהן כשר המשפטים, וסוף-סוף הציבור הרגיש שיש מי שמשמיע את

פרידמן, לשעבר שר המשפטים. כך הוא אמר: "בית המשפט העליון הוא ביתי" פותח

"העתירות נגד חוק הלאום הן הזדמנות חשובה עבור בית המשפט העליון לבסס את סמכותו לבצע ביקורת שיפוטית אף על

שאי-אפשר להשלים איתה.

תודה. הכינו את הטישיו שם בוועדה. זו הבשורה הימנית שמכין לנו שר המשפטים ושמכינה לנו הממשלה

הקמתי ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש כי ראיתי ושמעתי את חוסר האמון של הציבור במח"ש ורציתי לשפר את המערכת שעליה אני אמון כשר משפטים. חבר הכנסת

דבריו של חבר הכנסת אוחנה,

מבישים, ואני אפרט את הדברים. הייתי אומר שלפחות אני שומע אתכם מעת לעת, וזה בסדר שאתם יכולים לעשות פרפרזה על נאום שלי, נאום אופוזיציוני מלפני 13 שנים, נדמה לי,

החקיקה, ואתייחס, אבל אני רוצה לשאול אותך: מה עשיתם? מה עשה חבר הכנסת נתניהו במהלך 15 שנים שהוא ראש ממשלה בנושא

המשימה להגיע לחוק-יסוד: החקיקה, שהוא חיוני למדינת ישראל כדי לקבוע את אותם כללי משחק בין הרשויות שלא נקבעו במשך 73 שנים, היא באמת משימה שאפתנית. היא קשה. יש פערים גדולים.

אנחנו לא יודעים

שהופץ תזכיר חוק בנושא כל כך חשוב, שמרחיב את שיקול הדעת השיפוטי בפסילת ראיה

היחיד שהתנגד בפסק דין המזרחי לפסק הדין של דעת הרוב,

ידוע. נכון. אז לפחות, איפה ההשתלחות?

שאתה אומר הוא התנהג כאילו זה ביתו הפרטי.

אבל מי שמכשיל היום את אישור הארכת הוראת השעה בנושא איחוד משפחות אלה חבר הכנסת אמיר אוחנה וחבריו, בניגוד מוחלט לאופן שבו הוא הצביע חמישה ימים לפני חילופי

ינמק את הצעה חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני השר, מוריי ורבותיי,

אין בה את טהרת המשפחה,

שביהדות זה אחד הדברים היסודיים, אין בה גיור, טהרת היוחסין,

ולא

בצפון אמריקה, בכל המדינות האלה שהיה להם שם כוח, וממש יצרו שואה על עם ישראל. יושבת מפלגת העבודה, שולחת את נחמן שי,

ככה: צריך שבין הארבעה האלה בוועדה למינוי דיינים, שמייצגים את הרשות השלטונית, יהיו שני גברים מהממשלה ושתי נשים מהכנסת. לא הבנתי.

נכון ששניים ועוד שתיים זה

למינוי דיינים יהיו רק כאלה שהם ימנו אותם.

שהיא לא תתחנחן אליכם, כאילו היא תבוא אליכם, חבריי החרדים, והיא תגיד לכם: זה לא אני, זה מתן

שמעניין אותי הוא שהתקשורת מלווה את זה במחיאות כפיים, את כל מה שעושים: ממנים מנכ"לים בלי ניסיון במשרדים, בלי יכולות ניהול, לא משנה, יש לי הרבה מה לומר בעניין הזה, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה.

חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת גפני, אני מתכוון היום לדבר במתינות, כי אנחנו בשלושת השבועות,

אבל לפחות את כבודו של המנכ"ל שלי אני חייב לתבוע. הוא היה

שנה אחרי שבית ראשון נחרב, אבל בית שני, כבר אלפיים שנה עברו ועוד לא נבנה.

אומר שמדינת ישראל בנויה על לימוד תורה, בנויה על לומדי התורה. בחייך,

ואני אומר,

ואני חוזר ואומר שכל מי שיכול להקדיש את חייו ללימוד התורה ולא עושה את זה מועל בתפקידו כלפי עם ישראל. למרות ההשמצות

הגיורים של צה"ל כבר שמענו, מה שאתה חושב על הגיורים של הרבנות שמענו. שיקסע, אתה קורא להם.

אבל זה גיור של הרבנות. אתה תפתח את זה לתחרות של 400 חברים, תפתח את זה לתחרות של 400 חברים.

איך הכשרות הזו, היא כשרות טובה? הפתרון של החוק, שיעשו כשרות בכל הארץ.

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מאי גולן. בבקשה.

אתה יודע מה, להיות מנומס. הם הגישו אי-אמון. אבל חכה, אני מבקש כל שבוע, השר,

חברת כנסת עומדת על הדוכן. בבקשה.

את החוק הזה הגשתי מייד עם כניסתי לכנסת הנוכחית. בסוף השבוע הקרוב יפוגו 45 ימים להנחה של החוק. אומנם יש לנו איזה חוק דיקטטורי, איראני, בהמשך לכל שאר החוקים הדיקטטוריים, שאנחנו לא יכולים להגיש הצעות חוק פרטיות בחודש

לאורך ההיסטוריה

לעומת

העם היהודי הקטן והנרדף, אשר בחירוף נפש שמר על המסורת היהודית והתבדל משאר העמים, לא התבולל, נשאר לנצח ישראל חי וקיים. היום, בעומדי כאן על דוכן הכנסת,

ועל מדינת ישראל.

לחינם קברניטי ישראל, כשהקימו את המדינה הזאת, שמרו על הצביון היהודי של מדינת ישראל. את זה היום אתם רוצים לכלות, לחסל ולהוביל לכך שבמדינת ישראל העם היהודי יהיה ככל העמים.

תודה רבה.

היחיד שאני רואה פה, אדוני היושב-ראש, זאת צביעות. חברי הליכוד הם צבועים מארץ הצבועים.

שהביאו את הצעת החוק הזאת, והיום מדברים בגנותה. נתניהו, שהצביע ראשון בממשלה על

פשוט, מה אני אגיד לכם, אמרתי את זה קודם, אדוני השר לשעבר אמסלם: צבועים מארץ הצבועים. אז אני כבר אומר לכם, חבריי לאופוזיציה, צבועים? חבריי לאופוזיציה, הגיע הזמן שתהיו באמת

חברי חבר הכנסת גינזבורג, היכן נמצאים חברי הכנסת של הסיעות שעומדות מאחורי הצעות האי-אמון. הקו המשותף לשתי הצעות האי-אמון,

נייר עם הרב גלעד קריב, זה בסדר. כשחבר הכנסת פינדרוס הוא השושבין של הסיעה החרדית האשכנזית הליטאית שחתמה איתנו ועם הקונסרבטיביים על הסכם קואליציוני,

איננו נמסרים בידם, "למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם, חזיר,

נעץ ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע

אני מברך אותך על הנאום הראשון שלך. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עשרות שנים אני מדבר על במות בארץ

ויחלחל לאט-לאט. גם הדומיננטיות של מפא"י עד 77' הייתה כזאת, ואנחנו כרגע ברגע מכונן בתוך החברה הישראלית, כאשר השלטון פשוט איבד את דרכו ולכן הוא הלך לאופוזיציה. אין זה חורבן בית שלישי, אין זה סוף

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ההוגה הדתי אולי הנועז והרדיקלי ביותר במבנה העת החדשה. דבר אחד מצאתי אצל הרב קוק בספרו של מירסקי שממש הדהד באוזניי. הרב קוק אומר ככה: האומה היהודית המתחדשת עוסקת

יושבים על הכתפיים של חברי כנסת שאתם בעצמכם הגדרתם אותם כמי שפועלים כאופוזיציה למדינה ולא כאופוזיציה לממשלה. אתם הגדרתם את

הזה, אנחנו מבקשים מאוד לאשר אותו,

לאפשר לו להיות חלק מהפיתוח של ההתיישבות היהודית בגב ההר. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת סעדי,

קבלאן, ויתמא. המתנחלים יוצאים, הבתים יישארו. הצבא, הכיבוש, ייכנס, ובקרוב, חברי סמי אבו שחאדה, תוקם שם התיישבות במסווה של ישיבת הסדר

גביר, ולכן בהצעות האי-אמון היום אנחנו לא משתתפים. אבל כמובן שאנחנו, סיעת המשותפת, נגיש אי-אמון בשבוע הבא נגד הממשלה הזו על רקע הפשרה המעליבה, הפשע בהתנחלות

חיסונים לפלסטינים, סתם את הפרצה בנמל התעופה בן-גוריון ופתח את הביקורים שלו בבית חולים בנושא של נפגעי נפש, כי אני חושב שזה נושא חשוב ביותר. אני גאה לתמוך בממשלה שהשרה

תודה רבה. הדובר הבא,

בבקשה.

השבוע היה שבוע קשה בחברה הערבית, כאשר בצומת עילבון נרצחו בני משפחת ג'ארושי, האב,

שדובר עליה הרבה, דרך אגב, ללא קשר לעמדה פוליטית זו או אחרת, אם תיושם לפחות במחציתה נוכל לראות בשורות טובות. כאן זה המבחן של חברנו עמר בר

אבל עדיין,

וחוסר הכרה בלגיטימיות של הממשלה הזאת. הולכים ומפיצים שמועות שהאמריקאים לא מכירים ברמת הגולן. ברור.

ועדיין אני אומרת לך, ותודה על כל המחמאות, אני יושבת ואני רואה מה היא עוברת,

זה לא פשוט. ואתה

סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל, דגל התורה, סיעת הציונות הדתית.

וכך התחולל בישראל לפני שבועיים ימים, אני

שבועיים ימים בסך הכול, כי אותו דבר יפה שאנחנו מכירים מהעבר, אותו מושג שנקרא 100 ימי

שותפיך עד לא מזמן, על מי שניהלת איתם משא ומתן עד לא מזמן לא עולה בקנה אחד, אדוני היושב-ראש,

גישה. ואני בדעה, מאחר שאנחנו מאמינים שאין שום שלטון שהוא נצחי חוץ משלטונו של הקדוש ברוך

בקפידה מה הם ביצעו כשהאחריות

לא זה הלך הרוח שבו אנחנו רוצים למלא את ימינו בתחילת ימי הממשלה הזאת. להפך, הרצון שלנו הוא לעסוק בעשייה, לקדם נושאים, לקדם דברים שהיו תקועים זמן רב, אבל אנחנו ודאי ניאלץ להשיב מלחמה שערה, אם ניתקל בגישה מהסוג הזה.

אני מניח שרוב חבריי נתקלים במראה דומה בתחומי

אולי לא באותה עוצמה, אולי לא באותו היקף, אבל העיקרון הוא זהה: זה ממש הכנסה מודעת של הממשלה,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

היושב-ראש, במקום מי? אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, במקום מי? עם הפסקת חברותם בכנסת של חברי הכנסת הבאים, באו במקומם חברי הכנסת על פי הפירוט

נשאר לנו מה-30?

חברי הכנסת, נציין היום

זכרו של חבר הכנסת והשר לשעבר יהושע מצא. נא לקום, בבקשה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של המנוח.) תודה רבה, נא לשבת. כמה ג'ובים נשאר

מצא היה איש ירושלים ויקיר העיר. ציוני נלהב, ממקימי המדינה, שהצטרף בגיל 14 ללח"י, ושם חילק עלונים כנגד השלטון הבריטי, סייע בהסלקת נשק ואף השתתף במבצע קדם

אחריו, בנימין נתניהו אחריו, היו גאים להימנות עם חברי הסניף. ושם באה לעולם תופעה ייחודית, מעוררת השתאות, נערי

"איש אשר רוח בו". וכשלא הייתי, אני צעיר קצת מצחי בהיכרות שלי עם הליכוד. את יהושע מצא הכרתי מלמטה, מה שנקרא, לא בגובה

היה להילחם בעוצמה ובחוזקה על ארץ ישראל ועל עם ישראל. הוא היה איש של אמת, שדיבר

כציוני אמיתי הוא ידע לעשות זאת גם כשהתמנה לנשיא הבונדס ובמשך תשע שנים הצליח לגייס לטובת הארגון ולטובת מדינת ישראל סכום של מעל מיליארד דולרים. האיש היה

יהי זכרו ברוך. אמן. תודה רבה. יהי זכרו של יהושע מצא ברוך. אנחנו עוברים להצבעות על הצעות האי-אמון. בבקשה, כולם לשבת במקום. בבקשה לשבת במקום.

אנחנו ניגשים לנושא הבא, הודעת הממשלה בהתאם לסעיפים 25(א)

לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לאשר מינויים של סגני שרים. יציג השר

אני מבקש שקט במליאה,

חברי הכנסת, בבקשה שקט.

אביר קארה, בן יגאל ושרה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מתמנה על ידי השר לביטחון הפנים,

לסגן שר במשרד לביטחון הפנים.

אני, יואב סגלוביץ', בן נחום, זכרו לברכה, ותחייה, תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב לשמור אמונים

למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

אדוני היושב-ראש, לא אמרת לנו מתוך כמה

אני מתכבדת להביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדת החוקה, חוק ומשפט כפי שנקבעה בוועדה המסדרת. ישנן סיעות שטרם השלימו את איוש החברים בוועדה, ולפיכך בשלב הזה תימסר רק זכאות אותה סיעה למקומות בוועדה ללא פירוט

כבוד השרים,

(אומר דברים בשפה הערבית,

ברצוני לברך את מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת ומפלגת מרצ על השותפות האמיצה עם ראש הממשלה בנט למציאת מתווה הולם לתושבי היישוב אביתר.

היא מייללת על כך שאנחנו לא רוצים להצביע איתם בחוק הזה. מה היא

לא בנט ולא אילת שקד. דרך אגב, אני רוצה לתת לכם עוד שני נתונים קטנים. בדקתי את זה. החוק הזה עלה בשנת 2020, לפני שנה. מי לא הצביע?

היא הייתה נגד המדינה.

אני רוצה לקרוא לשותפות

אדוני היושב-ראש, ואין לי מילה אחרת, בשם "חורבן". ואני יודע שבימים האחרונים יש פה כל מיני חברי כנסת, שרים, שמשתמשים במושג הזה "חורבן", באגדות החורבן, ושמים את

בבקשה, ידידי. תודה, אדוני היושב-ראש, ברשותך.

כן.

חבריי חברי הכנסת, השר,

אנחנו נמצאים עכשיו בדיון על

הן רק יודעות ששם לא יהיו להן לקוחות. הן יודעות שיראו כמה שהן לא שוות. אם הן יעשו, מי יבוא אליהן? אלה אותם רפורמים שרוצים לעשות

וכאלה שרוצים חלילה להשמיד אותנו. יש את ועדת החוץ והביטחון, יש את ועדת הכספים, כך מדינה מתנהלת עם

כמה שעות העיד העורך דין של המשפחות, שייצג את המשפחות בבלפור וייצג גם את המשפחות ברעננה. בתוך כמה שעות כבר הגבילו וחסמו את ההפגנות ליומיים בשבוע, רק לשעות שנוח, ורק כשמתאים,

אין לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל. וגם מהוועדה למינוי דיינים היום שמענו שרוצים למדר אתכם,

שמעת את זה, למדר את המפלגות החרדיות. במפלגות החרדיות לא יכולים להתמודד על

פוליטיים.

מתנהלים ילדים בגן שהצליחו לחלץ כדור מהקבוצה השנייה והם צוהלים בצווחות אושר ילדותיות שלא מביאות בחשבון שמחר זה עלול להיות אחרת. אני עכשיו שואל את עצמי האם הליכוד, כשהוא היה בשלטון, היה טיפש כאשר הוא נתן לשמאל את הזכויות המגיעות לו, ואולי אפילו באדיבות של מנצחים? לא, הוא לא היה טיפש. הוא עשה את זה בחוכמה.

פלסטיני, שנאמן לעמו ולמולדתו, מאשר ששמים בראש ועדת החוקה של מדינת ישראל את אויב התורה, שנלחם כבר 25

ישראל בפני עצמו. אך לשופטי בג"ץ, ובראשם לנשיאה חיות,

דיון בהרכב מורחב כדי לתקן את הפסיקה של ההרכב הקודם, חשוב להשריש נורמה מוסרית אחרת לחלוטין.

להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, מדינה מרוקנת ממהות יהודית ומערכי מוסר בסיסיים, אנחנו נעצור. על קדושת המשפחה,

ניאבק ונילחם ללא פשרות כי בנפשה של מדינתנו הדבר. תודה

סנדוויצ'ים, ציבור,

אנחנו פוגשים אותו באין-ספור הזדמנויות של חסד,

נאמר: "חקיקת הייצוג ההולם שעברה הכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים

מכשירים, תודה רבה. אז אנחנו יחד ניאבק נגד הממשלה הרעה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני לא יודע אם יש כאן שרים, אבל בכל אופן, חבריי חברי הכנסת, בן סורר ומורה נשפט על שם סופו.

יש שר.

אבל לא רק זה. אנחנו גם יודעים את מי אתם מייעדים לעמוד בראש ועדת החוקה.

אני כבר אולי החבר הוותיק ביותר בבית הזה בוועדת החוקה ברצף,

עברתי יושבי-ראש

היה הבדל בין שום דבר. אנשים שהיית רואה מחוץ לכותל,

הם באו לכותל. מה אנחנו עושים בכותל? זירת התגוששות.

אני

נרשם. הרי את הגבולות שאתם תחצו, אנחנו גם נעבור אותם. לאן נגיע?

אותם, יעקב מרגי (ש"ס): והינה, אני אומר לכם, תקשיבו. תקשיבו, אני אומר

בימי רביעי, לא זוכר כמה פעמים בזמן האי-אמון. אבל קצת קצת כבוד לבית הזה.

מטיפים לנו, אתה יודע מה, כל דקה, כל שנייה בוועדה,

הוא מדבר על אויבים שהוא נלחם בהם,

אותם אויבים שאתה היית רגיל להילחם בהם במארבים, לא

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב לומר שקורה פה משהו מדהים, ואני חושב שאפילו משהו מרגש.

טוב ורע משמשים בערבוביה. דברים שנראים חלקם טובים, חלקם פחות,

בשביל להרוס את עם ישראל, ושמים אותו בראש. ולא סתם בראש,

שיהיה לו גם רוב מסודר בוועדה,

חס וחלילה, פעם יקרה שלא. סוף-סוף זה גלוי. זה לא

נקי שלוש דקות, אל תדאג. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לפנות ולדבר, לא בבקשה ולא בעזרה, אל אחינו הציבור הדתי-לאומי על כל גווניו, החרד"לי

הינה, אתם נמצאים בתוך ממשלת ערב רב כזו.

מנציגה שלכם, יושבת-ראש הקואליציה, זה מכל ועדות הכנסת להביא ראשונה את ועדת החוקה, חוק ומשפט. והיהלום שבכתר זה לשים בראש הוועדה הזאת, שאחראית גם מול בתי הדין, בצומת הכי רגיש של דת ומדינה,

זה לא בעיה

וזה ההרס הגדול. זה לא אישי על הבן אדם, הוא עושה את הקריירה שלו מזה.

אחיי מהציונות הדתית,

כזה שבו הכנסת הפכה למרמס. יש פה שני חלקים בכנסת. יש פה את החלק של הקואליציה ויש את החלק של האופוזיציה. הקואליציה לראשונה נעזרת בחברי הכנסת הערבים. זה בסדר, אני לא רואה בזה חיסרון, אבל זה דבר

אבל יתרה מזו, גם נגד הכנסת, שהכנסת קיבלה החלטה פה אחד לגבי הנושא של העמותות של המיסיון, שלא לתת להן את סעיף 46, שלא לתת להן את הפטור

ששם התקיימה עצרת מחאה ענקית בהשתתפות של יותר מ-1,000 איש מאנשי העדה החרדית נגד חפירות קברים המתקיימות במקום. מדובר בעבודות הנעשות במקום לצורך הרחבת כביש

איפה שמענו כזה, לזרוק רימון הלם ולהבהיל זקנים?

מזה, הרי הרכב היה רחוק מהכביש ולא הייתה בכלל סיבה לפזר את ההתקהלות סביב רכבו של הגאב"ד, שרק היה

בכנסת, ועל שניהם מוצעות פשרות, כשאני לא יודע איך אפשר בכלל להציע פשרה.

פשרה עם הגזענות? פשרה עם

מי אתם בכלל, להחליט לנו בנושאים

מאיפה באה החוצפה? אני חייב להגיד: ישראל ממשיכה להפתיע אותי כל פעם מחדש ברמת הגזענות שיכולה לעלות

שעלה על הקרקע בעקבות רצח מזעזע בצומת תפוח, ולא סתם בעקבות רצח, אלא בעקבות סדרת פיגועים שהיו במקום הזה, אחד אחרי השני, כשכל מי שעומד בצומת תפוח יודע שכל השטחים מסביב, שטחי ארץ ישראל, הולכים ונגזלים מתחת לרגלינו על ידי

אהה, הבנתי. אז כתבתי לו מייד בתשובה שהאכיפה צריכה להיות שוויונית, ולא רק נגד יהודים. לערבים מותר לבנות כמה שהם רוצים. אין יותר טוב מזה, כי מסביב לאביתר יש מאות ואלפי מבנים בלתי חוקיים, שלא מוקמים סתם על ידי

בליכוד, וחבריי בימין, באופוזיציה, צריכים לתמוך בהצעת החוק, כי זה בא על גוון לאומי וימני. אבל למעשה הצבעה משותפת עם הממשלה הנוכחית תעניק צינור חמצן לממשלה מבולבלת,

אתם פעלתם נגד האידיאולוגיה שלכם על מנת להפיל ממשלת ימין בראשות נתניהו. אנחנו נפעל באותה דרך כדי להפיל את הממשלה הלא-ראויה הזו. זה מסר שצריך לעבור לממשלה

אני חושב שלמען כבודה של הכנסת ראוי לא להשאיר דבר כזה באוויר. מה גם שהדבר הזה נבדק על ידי גורם שאיננו נמצא בשיג ושיח הפוליטי, קואליציה-אופוזיציה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד

אתם אפילו עושים את זה עוד יותר. לא רק במקרה של הצבעה על פיזור הכנסת, אלא אפילו אתם מכניסים איזה סעיף שאם לא יצביעו בעד העברת תקציב, עד כדי כך אתם לא סומכים אלו על

להודות לך.

שבזכותך בסופו של דבר יש הסכם נהדר שישיבת ההסדר תישאר על אותה גבעה ביישוב אביתר.

בזכות החברים שלך מרע"מ, בזכות השר חמד עמאר, לכולכם באמת יש זכות גדולה. יש לכם זכות גדולה ביישוב ארץ

ושבעה לאופוזיציה. אני מבין שזה בדיוק היחס בכנסת, שעומד על 59:60 כפי שהצביעו, או 61 מול 59. אז תשעה מול שבעה זה בוודאי לא

הפלא ופלא, יש לנו סיעה באופוזיציה עם שמונה מנדטים, כחול לבן.

הם בקואליציה, בקואליציה. בקואליציה, סליחה.

אחד.

בבקשה, חבר הכנסת ליצמן, בבקשה. חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם. ארץ ישראל. ח'אן אל-אחמר.

שיקר כאן כל תקופת הבחירות כאן?

אלוקיך, את זה מקיימים כאן?

לא תחמוד, את הכיסא של ראש הממשלה? שום דבר מעשרת הדיברות לא השאירו שלם. לא תגנוב, לא שכחתי לא תגנוב.

כל יהודי ידע איפה היוחסין שלו,

מה שיקרה, ומעבר לכל הדברים של הממשלה הזאת, אי-אפשר לסמוך על אף אחד, גם על הרבנות.

די.

חבר הכנסת אבו

השראה לממשלת השינוי, קראו לה מפלגת שינוי, ובראשה

מישהו יודע מדוע הוא עזב את הקואליציה? אז אני אספר לכם על הצביעות של המחנה ההוא, שהם תמיד טובים יותר, הם תמיד נאורים יותר, הם תמיד נגד השחיתות ונגד תרגילים

רשימה הנהנים מאותו תקציב מאוד מאוד ייעודי, חבר הכנסת השר עיסאוי פריג'. כסף לחרדים, זה מסוכן, אבל לכל האחרים לא רק שזה כדאי, זה גם הביא בסופו של דבר להתנתקות. ואנחנו רואים שכמו ההורה, כך גם הבן את אותה שיטה בדיוק עושה היום יאיר לפיד, שהוא ראש הממשלה בפועל, עם ראש הממשלה החליפי בפועל עבאס.

מסתדר. חבר הכנסת אבו שחאדה, פעם שנייה.

אני מציע שתיתן לי לסיים, ותכיר את התמונה. הוא יוציא רק אותנו. מיקי, הוא אופוזיציה. התמונה האמיתית היא, רבותיי, שיש

שנייה. שנייה, שנייה.

חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה בקריאה שנייה. אני מכיר היטב את רהט וכסייפה וחורה ולקיה ואבו תלול ואת הפזורה וערוער.

אך ראו זה פלא, לא אותה משטרה ולא אותו בג"ץ. זוכרים את הזכות לפרטיות

מה הקשר לבג"ץ? לא הבנתי מה הקשר.

אדוני היושב-ראש. לפני רגעים אחדים דיבר כאן ועמד כאן חבר הכנסת יואב

והשתלח בחברה הבדואית והשתלח בתושבי הנגב הבדואים. אני לא רוצה לענות עכשיו בהרצאה לגבי כל הטעויות שהוא דיבר עליהן כאן,

זורמים, וכל העוולות שנעשו, רק במשרד החינוך, רק במקום שהוא היה מופקד עליו, כל הכישלונות האלה. אז גלנט, אל תטיף מוסר, תגיד שאתה

קראתי את חמשת הנושאים שאושרו,

אדוני היושב-ראש, לא חשוב מרצח של אזרחים, במקרה הזה רצח של אזרחים ערבים. ואני תוהה, ושואל אותך:

אגב, אני אמרתי שנדון בזה בכנסת.

הייתי בטוח שזה אוטומטית יידון בכנסת.

מתברר שזה לא אוטומטית נדון בכנסת. תודה רבה. אתם מתארים לעצמכם שרצח כזה היה מתרחש ברעננה או בהרצליה או בתל אביב,

כאן

אז ביקשתי לבדוק מה עומד מאחורי אותו נוכל שדיברנו עליו לא פעם. ואז אני מגלה שבריאיון שלו בגלי ישראל, לפני תקופה לא ארוכה, אומר נפתלי: מה מייחד אותי ואת אילת?

אני לא מדבר בצניעות, שאנחנו לא רואים ממטר. יש כאן ראש ממשלה, שהיה חבר

מסתכנים יום-יום בשביל יישוב הארץ, ראש ממשלה מהימין אומר להם: תעזבו, ואם לא, נשלח לכם דחפורים. בושה וחרפה.

שישה מנדטים ראש ממשלה.

כשאתם משלמים הכול שווה.

היום מדינת ישראל מונה למעלה משבעה מיליון יהודים, ובארצות הברית,

אני לא מתמטיקאי היו צריכים להיות בה למעלה מ-20 מיליון אחרי שני דורות וחצי, היום יש פחות משישה מיליון יהודים בארצות הברית. ההתבוללות הנוראה של היהודים, אחים ואחיות שלנו, ברחבי העולם,

בבקשה. הוועדה,

הולכת למנות כיושב-ראש חבר כנסת שמתפאר ומתהדר בתואר של רב רפורמי. בוועדה שעיקר יחסי דת ומדינה והחקיקה של היחסים הללו הכי רגישה, הוא הולך לנהל

בהחלט הרווחתי את זה ביושר. תודה רבה, חבר הכנסת גדי יברקן.

הערה טובה, ואני מודה לך עליה. וזאת הדרך. האמת,

זאת הדרך שבה צריך לנהוג פה במשכן,

לפרגן אחד לשני.

די, די, די. ואני רוצה לומר שזה הזמן להצביע,

תודה רבה לחברת הכנסת

התשפ"א, 23 ביוני 2021 למניינם, כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן

אבל לי היה חשוב לומר לכל חברי הקואליציה, במיוחד מסיעת יש עתיד, ובמיוחד לחבר הכנסת ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד: אתם צבועים, אנחנו לא סופרים אתכם, אנחנו לא צריכים מכם אישור למה

להפסיק. בהשבעה שלכם זה היה בסדר. אני מבקש מכם להפסיק עם מחיאות הכפיים. בבקשה להמשיך. ראש הממשלה החליפי חבר הכנסת יאיר לפיד,

אתה

שקט. תודה רבה. זה חבל. אני מפנה אותך לפרוטוקול, אני מפנה אותך לתקנון הכנסת, חבר הכנסת קיש, לסעיף 41(ד), כללי ההתנהגות, שמהם חרגת בצורה קשה.

שנייה, זה לנורבגים או להצבעה? עוד ארבעה, אנחנו עוברים, חבר הכנסת אמסלם, לא הבנו. היושב-ראש, לא הבנו. עוד ארבעה נורבגים, או להצבעה?

אני שואל. תודה

והתפשטות נגיף הקורונה,

בין השאר על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של עובדים במקומות עבודה. הגבלות אלה לא אפשרו לקיים שגרת עבודה

במסגרת תיקון זה מוצע להמשיך במתן הטבות מסוימות למובטלים בעלי מאפיינים מסוימים למשך כמה חודשים נוספים. בין ההטבות: המשך קיצור תקופת האכשרה לשם זכאות לדמי אבטלה, תוספת

שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר,

שמחר יגיע,

מול בלפור, ביתו הפרטי, משפחתו, תהרגו אותם, תחנקו אותם, אין בעיה. אבל כשמגיעים לבנט,

אז המשטרה מוציאה עכשיו, היא גיבשה מתווה להגבלת ההפגנות מול ביתו הפרטי של נפתלי בנט ברעננה.

רק רוצה לציין שבחוץ יש תפילת ערבית ורוב הדוברים שרשומים לפניך בסדר הדוברים הם בתפילה. אז אני רוצה, אתה לא חייב בשביל זה לתת לי יותר זמן דיבור, אבל אני רוצה להציע להתחשב בהם, בסדר? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי

שההרכב של הנשיאות שהיה כזה, שונה המנהג רק עכשיו,

ושמו אותן.

אבל זה לא יכול להיות.

לחבר הכנסת יאיר לפיד מושחת. והוא ציטט, הוא אמר: תסתכל ב-41, סעיף (ד). אני, כיהודי שמעיין בהלכה, להבדיל, אז אני מסתכל בתקנון הכנסת וכתוב

עכשיו, אני מפרגן ליהודי בנימינה,

ולתושבי מודיעין, ושכולם יהיו בריאים, מישהו העלה על דעתו לעשות סגר על בנימינה כדי להגן על האחרים,

במדינת ישראל ואפילו בדת ישראל. בנחישות בלתי מתפשרת הם החדירו לנו לתודעה שמי שמייבש ביצות בקיבוץ הוא חלוץ אבל מי

מפגינים למען זרים מסתנני עבודה הם לוחמי זכויות

היא המתנה הגדולה ביותר שניתנה לאדם,

תעצמו רגע את העיניים ותדמיינו את חייכם ללא בחירה חופשית. עכשיו תפתחו את העיניים, כי אתם ימנים,

אפס תומכים. אין לגיטימציה ציבורית, לא לממשלה ההזויה הזו ולא לעומד בראשה. אבל השאלה הנשאלת:

ניצחון על מה? מה זה מסיבת

הפצע של הנוכלות והרמאות לא יגליד מהר. הציבור לא ישכח את זה, ובכל מקום שאנו מגיעים אליו, עם ציבורים

הם נשענים, ועל מי אתה.

בזכות מי? אני אספר לך. בעצם בזכות מנסור עבאס ומפלגתו. ראיתי בטלוויזיה לפני יומיים ריאיון, עם מי?

הערבוב הזה במושגים לא מעניין אותנו"; אבל השימוש בו נגד ד"ר מנסור עבאס "כאילו הוא אדם בוגדני, " נא לסיים.

מקריא. אמרתי, הוא הפריע לי.

וחשוב מכך, אני מפנה אתכם לבדוק, חברי הכנסת של רע"מ, "האסיר המשוחרר עבד אל-מאלכ

האם מי ששואף לרוקן את זהותה של מדינת ישראל מכל תוכן יהודי ממלכתי ופועל לפגוע במעמד הרבנות הראשית לישראל, בכשרות הממלכתית ובגיור הממלכתי הוא ציוני?

מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש.

חבר הכנסת מאיר פרוש. שלוש דקות, אדוני.

כבוד היושב-ראש.

שהיה לי איזה נושא שרציתי לדבר עליו, אבל כשאתה יושב פה ומנהל את הישיבה לידי אני לא יכול שלא להעלות בזיכרוני את האירוע שהיה לפני שנה, כשאתה היית יושב-ראש הוועדה המסדרת ואנחנו היינו איתכם

באים אליך עכשיו ומקימים יחד איתך קואליציה שנשענת בדיוק, אתה יודע

סליחה, לא בדיוק על אותן רגליים, כי הם עושים מה שנקרא "הכפל": זה כבר לא חוק נורבגי קטן,

לא צריך להגזים. בוא,

דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש,

אנחנו דנים בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון 225), ואם נתרגם את זה בקצרה: הכנסת מתבקשת להאריך את מה שעזר לכל מה שהיה בנושא של החל"ת,

יצאה ראשונה, או הייתה מהראשונים שהצליחו להתגבר על נושא הקורונה. והינה, רק שבועיים ראש ממששת המנדטים, שבועיים,

שקרא לה חבר הכנסת פרוש "ממששת המנדטים", מאז הוקמה הממשלה? אני לא ממש נעול כמה ימים וכמה ישיבות ממשלה כבר התקיימו.

לפחות שיקדם את הצעת החוק. אם ימלא את הבטחתו, זהו, אם הוא יקיים את הבטחתו, הוא לא יהיה ראש ממשלה.

בדיוק. אז האמת היא שזו נקודה באמת באמת

ויש חוסר ואין פעולה ממשית ואמיתית שנעשית. לדעתי זה בשילוב של משרד הבריאות ביחד עם משרד

אני לא יודע לכמה זמן אתה מתכנן את זה, אבל בכל מקרה אני מאחל לך בהצלחה, ואני חושב שאתה ראוי לתפקיד הזה וגם לתפקידים נוספים, אם זה היה תלוי בי.

אדוני. והינה,

גם אם היה לי ספק אם

הבנתי איך לוקחים חוק שנקרא ייצוג הולם ועושים בו שימוש פוליטי כדי לעשות ייצוג לא הולם. באים

היא רגילה שהשמאל מתעלם ממנה. חס וחלילה.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כפי שהבטחתי, אנחנו בשיעור בפרקים על אותה כת

אבל אני רוצה לחזור לעניין, כי נשארה לי בדיוק דקה וחצי לעניין שלשמו התכנסתי. התנועה השקרנית הזאת, וזאת הסיבה, מדברת כל היום ואומרת לנו מוסר על חורבן בית המקדש ועל שנאת

אותם עובדים ועובדות שמצאו את עצמם מול שוקת שבורה במציאות בלתי נתפסת, בהפתעה שהייתה באמת מכה עולמית. וההתמודדות

אבל מעבר לסיפור הזה, שני שרי אוצר, ואף אחד מהם לא הרים את הדגל הזה של מה שקורה,

בודק'ה. שיהיה מאבטח בחוץ. תפרגני. עזוב, אני לא אלך לשם. אבל שני שרי אוצר, ואף אחד לא חשב מה קורה עם אותן משפחות שנשארו מחוץ למעגל

הוספתי לך שניות עכשיו בגלל זה.

הרי אתה יודע שאי-אפשר לקחת ממני את הממלכתיות. אין. בשבועיים האחרונים כסגן יושב-ראש הכנסת הרגשתי כמין איזה פחד. אמרתי שפחד זה לא בסיס לתוכנית

"רצות ומשפיעות". תוך כדי דיון, הן מעודדות. במשחקי כדורגל וכדורסל אמרו לי שיש את המעודדות האלה, אז הן המעודדות שלה.

היא נהייתה פתאום אסרטיבית,

לפני כמה דקות נפגשתי עם שלוש נשים מקסימות, בעלות משפחות, שמתגוררות כבר 12 שנה בשכונת שמעון הצדיק, ממש כאן לא רחוק.

ולכן אני רוצה לקרוא לשר לביטחון הפנים עמר בר לב שיקרא למשטרה לעשות את העבודה שלה ולהגן על האזרחים של מדינת ישראל שגרים בביתם. הם בשקט, לא עושים שום דבר רע,

לא, אני הצעתי למנסור עבאס להתחלף איתי. למנסור יש זכויות רבות על אביתר, נכון? צריך לעשות לו "מי שבירך" בשבת בבית

ממשלת השמאל הנוכחית היא מראה לכל אזרחי ישראל, שרואים את הצביעות של הפוליטיקאים מהצד השני של המפה.

שמתיימרים להיות נאורים, הדוגלים בשוויון זכויות ולצערי פוגעים בזכויות

על אביתר.

על הישיבה, אל תדאג, אני עוד שומר את הדברים שלי בנושא לנאום הבא.

חכה, חכה. גנץ אמר לא, חכה, חכה, זה

מקום עבודה הולם ללכת אליו. מי הם אלה שייפגעו מהחלטת הממשלה? קודם כול אנשים, ובעיקר נשים, מעל גיל 67 שאין להם פנסיה והם נאלצים לעבוד בגיל מתקדם בעבודות שונות ומשונות

לא, לא התחלתי. אני רק מזכיר לך שלרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפרק הקודם

עכשיו היא גונבת מאות מיליוני שקלים כדי לממן ג'ובים למקורבים ואאודי בשיירה לראש הממשלה החלופי. את שלושת החוקים המושחתים שמתם בסעיפים 1,

ובסעיף 4, חבר הכנסת,

שמתם את החוק לקיצוץ בדמי הלידה של יולדות בקורונה ולפגיעה במובטלים בני 67 ומעלה. את השחיתות שלכם בסעיפים 1, 2,

המתווה שהוא פרסם מחורר, ולא עונה על צרכים של אוכלוסיות רבות, והחלשה שבהן היא אוכלוסיית בני ה-67 ומעלה.

אותם. כשהגיעה התוכנית של ישראל כץ הוצע כי המבוגרים בני ה-67 יקבלו מענק הסתגלות של עד 4,000 ש"ח, לפי גובה

האוצר, אני לא אשקוט עד שנמצא להם

מגיע להם לחיות את חייהם בכבוד. מגיע להם להתפרנס כמו שצריך, וזו חובתנו כמדינה לדאוג להם כשהם לא יכולים להתפרנס. אין פה קואליציה ואין פה

אני מקווה שאכן יהיה כך. היות שיושב-ראש ועדת הכספים הנוכחי נכנס, זה בידיים שלו, מכיוון שאם הוא יעמוד על זה, הנושא הזה יוסדר. אגב, חבר הכנסת גפני יש שם הרבה עולים חדשים מחבר המדינות. הרב גפני, בפעם

נפתלי בנט, זה רעיון של אלקין. הרעיון בסדר,

אבל המציאות היא שמי שיזם את המחשבה הזו היא אילת שקד,

יחד עם מתן כהנא.

שקצת היה רדום וישב קצת בביתו וחשב שאפשר לחכות בבית ולא לצאת להצביע, כי הינה,

ברוך השם הימין בשלטון הרבה שנים והכול טוב,

לכן, לאורך הנאומים שלי היום אני אשתדל להגיד לכם תודה על הסעיפים שאני חושב שהם נכונים לאותו

לעבור על הסעיפים הבאים ולהזכיר לחברים ולכם.

הציבור לא פראייר, הוא מסתכל, רואה והוא גם יודע.

בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ניר ברקת.

את הזכויות שלו הוא יודע, אדוני השר. תשמע לי, תוותר. היית

לאחר שסיכלנו את המזימה הזאת, אז באמת הם הפסידו בהצבעה ואחר כך הפכו אותה ברוויזיה. למשל, טופורובסקי נכנס לוועדה באיזשהו שלב ואמר: יש לי הוראה מיושב-ראש הכנסת שבסעיף זה וזה ידונו 40 דקות לכל היותר, בלי שליושב-ראש הכנסת יש בכלל סמכות לעניין

אני מצטרף

צריך להקפיד על נהלים ונוהג בכנסת. זה אחד היסודות של המשטר הפרלמנטרי והכנסת הזאת.

תיזהר. פה,

חבר הכנסת ארבל, איתן, חבר הכנסת ארבל, יש בוסים. אני מתפלא עליך, עליך,

חבר הכנסת ניר ברקת, נוכח? חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי יעלה

לנו יש קצת כבוד. אתם, הייתה לכם איזושהי ריצה מטורפת להדיח את נתניהו.

אתה ישבת, יושב-ראש הכנסת, שם למעלה.

ולפיד, כשהוא הגיע לכנסת פעם ב- ושימח אותנו, הוא היה מגיע לכאן מדי פעם,

וכמו שהממשלה הזאת מטעה וטועה, גם החוק הזה מטעה.

מי שמתבונן, ולא רק זה, אנשים יחשבו שיש כאן חוק טוב: דמי אבטלה,

ומראים כאן איזה חישוב דמי לידה שייתנו יותר. רוב החוק,

אין קצת מאמץ או דרך ביניים? אנחנו מדברים עכשיו באופן אמיתי. זה מה שהחוק הזה אומר. אני לא, בכלל, איפה כל הענפים שבכלל לא חזרו למשק?

הכתבת שלחה תחקירן כדי לבדוק את זה, וגילתה שהדברים אמת. אני רוצה לקרוא לכם מתוך פסק דין שלא איתמר בן גביר כתב ולא אנשי הציונות הדתית

ולנפתלי בנט ולסיעת שמאלה, כך ייקרא מעתה שמם,

הם פשוט הונו את כל מצביעיהם הימנים והלכו שמאלה: כשאת,

ואנחנו מאשררים את שעת החירום מדי שנה

אותך, אדוני היושב-ראש, ואת כבוד השר וכל חברי הכנסת שנמצאים כאן: אם מישהו יעמיד אותי על טעותי, אני לא אנאם חודש במליאה.

האם יש מדינה בעולם שהאנשים שמנהלים אותה לא מאמינים בקיומה של אותה מדינה? תודה.

נבחר פרופ' דוד הראל לתפקיד נשיא האקדמיה למדעים.

צריך לומר ביושר שבעניין הזה פנו אליי מתנועת אם

אז איך אני יכול בעצם לפנות ולבקש לא למנות אותו, כשבעצם אלו הם פניה של הממשלה, ואלו הם פניה של הקואליציה? תודה רבה. תודה,

ברור מאליו שאנחנו לא נשמש כרשת הביטחון של הממשלה הזאת, שהרי הם בחרו רשת ביטחון, ובמקרה הזה הם בחרו את הרשימה המשותפת כרשת הביטחון שלהם.

בואו נראה קצת את המספרים. יש עתיד, עם 17 מנדטים, קיבלה שבעה תיקים. בערך על כל 2.5 חברי כנסת היא קיבלה שר

לחזור. מדינת ישראל צריכה ראש ממשלה חזק. לא הגיוני שיש ראש ממשלה שיותר מ-90% מהציבור לא רוצה אותו. בדמוקרטיה הציבור צריך לקבוע. מה שקורה כאן, אדוני היושב-ראש, זו לא

67. נכון, צריך לצמצם את החל"ת, צריך לשלב אנשים בשוק התעסוקה, אבל לבוא ולומר: תראו, יש היום 130,000 משרות פנויות במשק, קדימה, נפסיק לכם בבת אחת את החל"ת, ולכו

אתם מרגיזים. מה אתם עושים? תודה רבה. תנו לאנשים את היכולת להתקיים בכבוד.

חבר הכנסת אופיר כץ, עמדת כאן, נאמת, שמענו, הקשבנו, עכשיו תורו להשיב. אתה בטח מתעניין בתשובתו.

תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי.

נכון. נכון. אז אמרת: לא היה אף שר ואף פעם לא היה. וגם נהרי, חבר הכנסת לשעבר,

אם כך,

הצעת החוק עברה ברוב של 61 בעד,

אני קובע שהצעת החוק עברה, והיא תועבר, לאור הבקשות השונות לוועדות השונות, לוועדה

חברי הכנסת, נא לאפשר לחברת הכנסת אורלי לוי להודיע הודעה אישית.

טוב, אז ראשית, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נכון,

שני ראשים או שני שרים במשרד

אחד מהאירועים היפים ביותר בכנסת זה כשאנחנו היינו כאן בממשלות הקודמות, חבר'ה, אני הייתי חברת כנסת

מה הם הבטיחו בשביל שייקחו אותם, איזה שירות הם אמורים לתת כדי שיכניסו אותם. והשירות הזה הוא מכירה של כל האני מאמין. מסכן משה כחלון שיושב היום בבית ומסתכל על חלק מאותם אנשים שהוא הכניס לכנסת,

איך נכנסת לליכוד? וחשב שהם

על רקע יצירת ממשלת חילופים במסגרת תיקון מס' 8 לחוק-יסוד: הממשלה בידי הכנסת הקודמת, מובאת לפניכם עתה הצעת חוק זו, אשר תכליתה לשפר את ההסדרים הנוגעים לדרכי פעולתה של ממשלת

יתר על כן, מוצע לקבוע כי מי שכיהן כראש הממשלה, או כראש הממשלה החלופי בממשלת החילופים לא יוכל לכהן כשר בממשלה החדשה כאמור, ולא רק כראש הממשלה בה.

איזה מספר, אבי? איזה מספר? אני לא יודעת את המספר.

אוקיי, כי יש אחר כך, הפעם זה על אופורטוניזם.

זכה, ומייד קפץ לימינה, עידית סילמן התחילה גם היא בבית היהודי,

שר המשפטים גדעון סער התחיל בליכוד ומשם לתקווה חדשה, זאב אלקין התחיל

אכפת לך? תקבל את הפרגונים בכיף. מה אכפת לך?

נתת לאבי מעוז לדבר יותר דקות. ואללה, תאמין לי, אתה יותר ציוני מציוני. תאמין לי.

היום תורך לבקש אאודי. הוא יקבל אאודי, אבל זה פחות מעניין אותו. מעניין

לפני שעה קלה הוציאה מזכירות הכנסת הודעה,

זה קשור לממשלה.

סעיף 25ב לחוק התגמולים לאסירי ציון, אני אשמח שגברתי תתקן אותי, היא תיקנה אותך.

לצערי, ההסדר לא כולל את התחום הנפשי. אחד האנשים שהיה בוועדה היה בעצם אח שכול, שסיפר על טלפון שהוא קיבל מאב ששני בניו היו באסון, אחד נהרג ואחד נפצע. מאז ועד היום, בכל לילה הוא

חבר הכנסת משה אבוטבול, משה? חבר הכנסת דוד אמסלם. אה, סליחה.

ראש הממשלה בפועל, אתה ממהר. כן?

בוגד, הסתה, ביקורת נגד יהודים זה חופש ביטוי, ביקורת נגד ערבים זו גזענות, מצעד גאווה זה נקרא חובה, מצעד הדגלים זה אנשים משיחיים, גנץ מקים ממשלה עם ביבי,

ובנט מקים ממשלה עם רע"מ, אסור להשתמש במילה

אנחנו חוזרים אלייך. חבר הכנסת דוד אמסלם, אנחנו לא רוצים להפסיד את הנאום שלה. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ובכן, מה נשתנה? נכון שזה לא פסח עדיין, אבל אני נורא נורא רוצה לומר מה נשתנה. הבטחתם שינוי, אבל מה קיבלנו? מממשלה

אין ברירה אלא לומר שמדובר במהלך המלוכלך ביותר שנעשה בתולדות הפוליטיקה הישראלית. ידענו כמה תרגילים מסריחים, אבל זה המסריח ביותר. ולחשוב שפעם הזדעזענו

זה לא היה מתאפשר. תראה, אנחנו מדברים היום על חוק-יסוד: הממשלה.

על מה אנחנו מדברים?

היום יש לנו שמונה ראשי ממשלה כולל היושב-ראש מר עבאס. ודרך אגב, אני רוצה לדרג אותם. חבר הכנסת אריה דרעי, שמונה ראשי ממשלה יש לנו היום.

יש לנו ראש ממשלה כלכלי, יש לנו ראש ממשלה ביטחוני,

המחבל הוא זה שבעצם עושה מחסומים. המפגע זה אחד שיורה ביהודה ושומרון בערבים.

אתם מיניתם את גנץ. אני אמרתי לגנץ: אתה לא מתבייש?

אנחנו רוצים לחזק את ידיך, עיסאווי. מחזקים את ידיך על הקמת הישיבה באביתר, ועל היישוב אביתר שנקים שם,

דבריי, יש את החוק שכביכול קוראים לו פיצול הליכוד. אבל אני אומר לכם, חברי הכנסת מרע"ם, לא סתם זה ארבעה. יש משפט בעברית, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו,

שימו לב למה שקורה פה. הוא, ראש הממשלה, והחליפי הזה, "זה חליפתי" חליפה, חליפה.

החליפי הזה,

מבקשים מאיתנו דחוף היום לפטור,

אדוני

חבריי חברי הכנסת, אני עצוב, תן בראש, לא,

אני רוצה לדבר ברצינות, ואני עצוב מאוד. אני עצוב כי השדר הציבורי שיוצא מכם בבית הזה,

לציבור אזרחי מדינת ישראל,

קצת כבוד לשיטת משטר, לכללי משחק דמוקרטיים, ונתקן אותו הכי מדויק לקונסטלציה הפוליטית הנוכחית.

אנחנו אלה, גם אתם, עיסאווי, אתם, אדוני השר, הלכתם לבג"ץ.

היום פורסם שמשטרת ישראל מגבשת מתווה מיוחד. אחרי שנתיים של הפגנות סוערות מדי שבוע, הייתי אומר אפילו למעלה מכך, נגד ראש ממשלת ישראל בבלפור,

זה היה, נכון, נכון, זאת הייתה תקופה אחרת. אבל פתאום הכול מתהפך,

פתאום אין חופש ואין ביטוי. אני רוצה להגיד לכם,

שיש משפט של פילוסוף צרפתי

שמחה,

הם ייקחו מהזמן שלך. לא סתם ישיבה, לא, אתה יכול לקרוא אותם לסדר, למה? דרך אגב, אנחנו מפריעים לו עכשיו על חשבונו?

אדוני ראש הממשלה בפועל,

העברה במחדל. מחייבים פה חברי כנסת בעצם להעביר חוק בניגוד למצפונם בגלל חיבור בין שני דברים שלא קשורים בכלל אחד לשני. האם יהיה תקציב או לא יהיה תקציב הפך להיות קשור לשאלה מי יהיה ראש

מוצאים לה תפקיד, ואחר כך, אחרי שיסתדר, אתה אולי תתפטר בנורבגי, וייכנס הבא בתור.

אבל מכובדי היושב-ראש, יש משהו אחד מאוד רציני. חבר הכנסת נפתלי

ישראל התבשר ברגע זה שהדבר הכי דחוף, הכי דחוף שיש למתן כהנא, שדיבר פה על שנאת חינם, זה החוק המעניין הזה, ובשעה 00:15 הולכים לכנס,

את הוועדה המסדרת.

אדוני היושב-ראש, את המילה "שלום". משתמשים במילה "שלום". אז אתה יודע איפה כתוב בתורה "שלום"? כשיוציאו את אותם אנשים שגורמים להתבוללות, יוציאו אותם מהעולם. מי שקיבל את ברית השלום היה פינחס, שהיה קנאי ודאג שאותם אלה שעשו התבוללות, יוציאו

שהוא מנהל כביכול למען אזרחי ישראל הערבים הוא שיח באמת אזרחי ועד כמה מדובר פה באירוע לאומי ולאומני שמיועד לאיין את מדינת ישראל

רק שהתרגום יהיה

אומר היושב-ראש: התנועה האסלאמית היא תנועת בת של האחים המוסלמים.

ולאחר שהתברר שכרגע האפשרות לאחוז בנשק ולצאת למלחמת ג'יהאד היא בלתי אפשרית, אז התנועה עסוקה בג'יהאד

אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת,

ביטלנו את הפגישות למחר. ביישוב אביתר, עיסאווי.

בואו נתרכז בנאומו של חבר הכנסת יואב בן צור.

חברים. אתם יודעים למה מנסור עבאס ככה מפרגן לי? כי אנחנו עם שם משפחה

לנו מצווה להכיר טובה. אנחנו רוצים להאיר לעם ישראל מי זו התנועה האסלאמית. יפה. זה מנוגד לאסטרטגיה של אורית. תאמו ביניכם אסטרטגיה אחידה. דרך אגב, אנחנו מצטטים מה שאתם אומרים. מה שאתם אומרים בערבית, אנחנו מצטטים בעברית.

הייתה, לא, לא, היא לא יכולה. אוקיי, לא, לא, תקשיבו לי. חברי הכנסת מהאופוזיציה, קראתי לחברת הכנסת קטי שטרית, היא לא הייתה באולם,

אז אני אוכל לדבר.

גדי, אם תמשיכו להפריע לי, אני אבקש עוד זמן. נהדר. תודה רבה.

תודה לכם. חברי הכנסת,

בבקשה. תודה

נכון, מיקי זוהר התנצל גם אחרי זה על כל מיני ביטויים, אבל היו לא מעט חברי כנסת שהשתמשו בביטויים, נדרשת באמת התנצלות על הביטויים שבהם השתמשתם. אני ראיתי שגם

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חבריי מהאופוזיציה, ואני שואל אתכם: באמת, תגידו לי, מה אתם עושים?

מה אתם חושבים, שתתישו אותנו?

שנתעייף?

אנחנו מכירים את הפוזיציה.

אתם התחייבתם להקים קבינט פיוס לאומי. שיקרתם ביום שחתמתם על ההסכם. מעולם לא התכוונתם להביא לפיוס לאומי,

עד שאתם הגעתם, גאוני הפיוס. מה זה פיוס, יש לך ממשלת שינוי.

אנחנו ננהג בתחום הזה,

תודה על אביתר, חבר הכנסת רון כץ? חבר הכנסת רון כץ?

בבקשה. אני מזהה תהליכים, אני מזהה תהליכים.

זה נאום הבכורה שלך?

יש פה

בדיוק סיימתי עכשיו פגישה לילית וחשובה עם שר הרווחה בנושא המתמחים ברפואה, שגם לזה אנחנו נמצא פתרון בזמן שכולם פה צועקים ומנסים למשוך זמנים

רק אנחנו יכולים לייצר במדינת ישראל את הדבר הזה.

אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל

מדי שנה, מדינת ישראל הרי היא מדינה שמתקיימת בשעת חירום. כל שנה הכנסת מאשררת את זה.

להחיל את המנגנון הפריטטי המסואב, שמכביד על עבודת הממשלה גם בוועדות השרים.

כולנו. אסור למדינת ישראל לשמר את המצב שבו אינטרסים פוליטיים יפגעו בעבודה עניינית ובהחלטות הרות

אין ערכים, אין אידיאולוגיה, איום הווטו מונף באוויר, ההתעסקות הפוליטית חודרת לעבודת הממשלה ופוגעת פגיעה אנושה באזרחי מדינת

אנחנו רואים שלצערנו הרע זה מתחיל עוד הפעם, הקורונה מתחילה להתפשט, צריך להסתכל קדימה. אנחנו לא רוצים לחזור למחזות של סגירת בתי כנסת.

הצביעות בהתגלמותה,

התקשורת, שתפקידה הראשון לבקר, שום דבר ממה שקשור לממשלה,

הכול

רק במה שקשור אלינו,

סוף-סוף גם בענייני הקהילה הגאה. צריך לתת גם להם את מה שמגיע להם, פשוט יישר כוח. יישר כוח על שיתוף הפעולה הנהדר הזה ביניכם לבין מרצ. אלו סוגיות חשובות, כל הכבוד לכם.

תודה, חבר הכנסת אלי כהן.

מנסור. לא, לא: אדוני ראש הממשלה. סחתיין עליך, מנסור. בקיצור,

אבל במוקדם או במאוחר יהיו בחירות, אנחנו נדאג שהן יהיו במוקדם, ובממשלה שנקים בראשות נתניהו לא נתבייש להגיד שאנחנו בעד מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה. תודה, חבר הכנסת אלי כהן. חבר הכנסת אחמד טיבי,

תיקון שבעצם לוקח את חוק ממשלת החילופים ועושה בו תיקונים קוסמטיים. מדובר על תיקון חוק-יסוד בהוראת שעה,

ראש הממשלה שלך. למי אתה קורא

ראש הממשלה, כבוד היושב-ראש,

יש לכם בעיה: יש לי קול חזק מאוד, ואין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי. אתה לא צריך מיקרופון. למה אתה צריך מיקרופון?

לא נכון. אנחנו התנהגנו אחרת, מה לעשות. אתה טועה. הורוביץ קרא לזה דיקטטורה. אתם עדיין לא התרגלתם, חברים,

מה אמרתם על הממשלה החלופית ועל זכות היוצרים,

חברים. אני ממש מרחם, על המשפטים. עלו כאן

כל חברי הכנסת, אני מבקש מכם לשבת במקומותיכם.

חברי הכנסת, בבקשה. עיסאווי, דבר. חברי הכנסת, נא לשבת. עוד מעט אנחנו מצביעים.

הכנסת. בבקשה, מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה,

בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

בושה, בושה. חברי הכנסת, זה לא ראוי, זה לא ראוי.

הכנסת)

בעד בועז טופורובסקי,

אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן,

הדבר הזה? זה לא נורמלי. זה בכפוף לגמר ההצבעה. מושחתים. חבר הכנסת אריה דרעי, בבקשה. תנו למזכירה להשלים את ההצבעה. יש פה יושב-ראש דמיקולו. אתם מכירים את

נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח האם יש מישהו מחברי או חברות הכנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? תמה ההצבעה. בבקשה, גברתי. חברי הכנסת, אני מכריז על

תירגע, דוד.

אתה ומיקי לוי לא מסכימים.

בכנסת. אנחנו פה יושבים ואתם מצביעים בוועדות. שר המשפטים מדבר על דמוקרטיה.

העברתם, אוקיי.

הכול בנחת. הצעת החוק עוברת לוועדה המסדרת, מכיוון שיש דעה נוספת,

בסעיף 36א(ב), כגון בחירות כלליות לכנסת בתוך התקופה שבין המועד הנדרש להגשת הצעת חוק התקציב לבין 31 במרץ, שהוא המועד הרגיל לקבלת חוק התקציב,

תודה לך, תודה לך. תודה לך, חבר הכנסת. בבקשה. עלק שר המשפטים. תקריא מהר, שלא ישמעו. דווקא אני מקריא בנחת, חבר הכנסת אמסלם. תקריא מהר מהר מהר,

הממשלה מציעה להאריך את התקופות הנקובות בסיפא של סעיף 36א(ב), אשר מתייחסת למצב שבו הממשלה הצליחה להניח את הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת לפני מועד מסוים. הסיפא

תרשה לי להסב את תשומת ליבך לכך שהעובדה שהגענו לבחירות לא נובעת מזה שהיה חסר זמן לאישור תקציב המדינה

שבעה חודשים וחצי מיום כינון הממשלה באמצע מאי בשנה שעברה ועד לפיזור הכנסת

לא, אבל יש גבול.

אתה לא מתבייש, חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. יאללה, תעברו ממפלגה למפלגה.

תודה לך. אדוני היושב-ראש, למען הפרוטוקול, בושה וחרפה. כי אני לא יכול להתמודד

לתעלולים של מר נתניהו בקדנציה הקודמת בנושא תקציב המדינה הבעתי עמדה בקול ברור,

בזמן אמת התפטרתי מוועדת החוקה,

ההסדר אף מאפשר למספר לא מבוטל של שרים וסגני שרים להתמקד בעבודתם ברשות המבצעת בעקבות הפסקת כהונתם בכנסת. 30 ח"כים.

רק הח"כים. סעיף קטן (ד) של סעיף קטן 42ג

חבר הכנסת דוד

בבקשה, אדוני השר. תודה. הצעת החוק באה לפשט ולשנות את המתכונת שלפיה מחושב המספר המרבי של שרים או סגני שרים שהם חברי

החדש, מבקשת לערוך מהפכה בעולם הכשרות. הצעד הראשון הוא פתיחת אזורי הכשרות, כך שכל רבנות מקומית תוכל להעניק השגחה בכל מקום בארץ, כחלק מהמגמה המופיעה בהסכם שבין יש עתיד וימינה על, אני מצטט, "חקיקה בתחום הכשרות לטובת יצירת תחרות בין גופי כשרות

יותר ומקצועיים פחות, כאלה שאכפת להם משמירת כשרות וכאלה שפחות, כולל גורמים שהעניין שלהם בתחום הוא אג'נדות מסוימות או שיקולים כלכליים.

שמכהן כעת גם כיושב-ראש,

בהמשך לבקשותיי אליך,

שמרת לנו על אביתר, ובזכותך באמת תהיה בה ישיבה, כמו שאמרנו,

כל עם ישראל נמצא שם.

רק אין אישור להיות במדרכה הזאת. אין אישור למדרכה הזאת. זה מה שמפריע לו פתאום? כשסגרו לו רחובות שלמים, אין.

להגיד על הציונות. הוא אמר את זה בערבית או בעברית? בעברית או בערבית הוא אמר? אתה לא מכיר את המשפט הזה. זה רשום לי דווקא כתרגום מערבית. רוב הדברים הם תרגומים מערבית.

לאיש אין זכות לוותר עליהן. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי אין-סוף כאלה ציטוטים, רובם תרגומים מערבית,

הנקודה?

שאלוהים

אנחנו עוד נמליץ עליך להשיא משואה. תודה לכם. אני אומר לך, אנחנו נמליץ עליך להדליק משואה בהר הרצל.

אתה מחזיק פה מעמד שעות. אני איתך. כמו שאתה, אני נשאר איתך.

עלתה לפה היום חברת הכנסת דיסטל וציטטה בג"ץ שקבע שזכות ההפגנה אינה אבסולוטית, אינה עומדת מול זכות הפרטיות של ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה,

בוועדה למינוי דיינים, שאף יהודי חרדי לא יוכל להיות דיין.

אדוני כבוד שר הפנים לשעבר הרב דרעי,

אני מדבר אליך, אתם יודעים שמיליון משרות במגזר הציבורי כמעט חסומות בפני יהודים חרדים על ידי קריטריונים שונים?

אז יושבים עכשיו

ויתור דה פקטו של המדינה על חבלי ארץ ישראל, בלי מלחמות, ללא מאבק, ויתור מרצון על החלום של המחנה הלאומי של יישוב כל חבלי ארץ ישראל. ההזנחה של הגליל והגולן, הנגב והערבה ויהודה ושומרון מהווה את אחת הסכנות הגדולות ביותר

הלאומי בממשלה הזו לא יוכלו להתחמק מההחמצה הגדולה שלפנינו. במקום קידום חבלי ארץ ישראל, אנחנו נעשה "במקום, דרוך", ועמידה במקום זה להידרדר

שנים רבות מגיעים יהודים רבים ופוקדים את ציונו ומתפללים שם לישועות, ואכן רבים וטובים נושעו מישועותיו בסייעתא

המורשת, את הצדיקים וגדולי ישראל,

למקורות, ליהדות, על ידי ארגוני הקירוב של אל המעיין, ערכים, חב"ד, הידברות ועוד

שהשארת שני חבר'ה שלך עמוק בתוך הליכוד, את שרן השכל ואת מיכל שיר,

כאילו אתה איזה גאון גדול, כאילו צפית בטלוויזיה ואמרת לה: תיכנסי עכשיו.

בזמן פציעות היא נכנסה.

של מפלגות.

השר טרופר וכל שרי הממשלה, איך הצבעתם? איך תסבירו לילדים שלכם, לבנות, לעם ישראל, לכל הפמיניסטיות?

כולל כל עמותות השמאל.

שפג תוקפם, אירועים עם לוחות זמנים, משהו שהוא קריטי באמת ואי-אפשר להפסיד את הזמן הזה, גם אז, דרך אגב,

נכון שבנט ויושב-ראש הסיעה שלך מיש עתיד, חשובים להם מאוד כל מיני דילים בנושא דיינים ודילים בחוק כזה ובחוק

שהפקידה בידיה של התנועה האסלאמית את התקציבים

את אותה פעילות דעווה, דובר כבר על עשרות המיליארדים, על חצי מיליארד קופה קטנה, שיכולה לשמן יישובים מסוימים ופעולות מסוימות, והינה, עכשיו דורשת מפלגת רע"מ ודורש העומד בראשה מנסור עבאס לקבל את המועצה הדתית במשרד

לא מאוחר להתעשת, לא מאוחר לחבור לכוחות המתונים באמת וחפצי ההשתלבות בחברה הערבית. אסון לחזק את התנועה האסלאמית. זו מטרתו של

המפלגה שלנו מקדמת שלושה נושאים: איגוד האזרחים הערבים,

הקמת מדינה פלסטינית עצמאית? מי אמר: מחר יהיה יום הנאמנות לשהידים שנפלו בצעדות ובהפגנות בתוך השטחים

ראש הממשלה בפועל. טוב, הוא לא מקשיב.

מאחר שלראשונה מאז קום המדינה יש לנו ממשלה שאיננה ציונית, ובעצם אנחנו קצת חוזרים לתקופה של טרום המדינה, ויש את המדינה שבדרך ויש את המדינה שבדרך למקום אחר, אז כדאי מאוד וחשוב, כאשר המשבר הראשון, לא פלא שהממשלה הלא-ציונית

מי השר?

השר טרופר.

אז אני רואה ששני שרים לא מקשיבים לי: גם ראש הממשלה, הוא לא יכול, יש חובת נוכחות, אין חובת הקשבה.

לא, אבל אני אשמח שהם יקשיבו. בסדר.

שואל את היועצת המשפטית שם: מה המינוח לכנס ועדה בזמן מליאה? היא אומרת: יש חריג כשזה נושא מיוחד. חשבתי לעצמי, מה זה מיוחד? מי היועצת המשפטית?

ארבל.

ארבל. אבל

מינימלית. החלטתם לעשות ועדה מסדרת, תעשו. אני יודע שזה לא יעזור לי אם אני אגיד שזה לא בסדר, אבל לכל הפחות, חברי כנסת שאתה קורא להם עכשיו

מיקי לוי שמחליט לסתום לנו את הפה. אתה זוכר מה הוא עשה לו בשנה שעברה? תגיד: סליחה,

ואתה יודע את זה, לא על הכול אנחנו מסכימים, אבל מסירות נפש לארץ ישראל.

אותם אנשים שהם נגד קיבוץ גלויות, נגד בניין בית המקדש? אתה יודע איך הם אומרים "ומפני

אז אם שאלתם את עצמכם איך נראית ממשלה ללא עמוד שדרה, את התשובה קיבלתם היום: בדיוק כמו שנראו ידיעות החדשות היום. בבוקר, לאחר ישיבה ארוכה של תושבי אביתר, הוחלט לקבל מתווה שהוצע להם על ידי הממשלה, או אולי שר הביטחון ושרת הפנים, בלי ידיעת ראש הממשלה? יכול

אני, איתן, אני לא הספקתי לדבר כי הייתי בוועדה.

יש יושב-ראש לארג'.

שיקפיד. מה, אתה מפחד להיות בסדר? זה לא עניין של בסדר. אין פה תחרות מי יושב-ראש יותר טוב, לא בסדר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר

כמו ילד שאומרים לו, אז הוא אומר: אבל למה הוא עשה? זה גם הנושא שלנו עכשיו.

בועז, ברמה האישית, שאפו על ההחלטה.

הצעת החוק שעומדת כאן היא בעצם אותו דבר. באים ואומרים, ישבו פה אנשים, דיברו על מיקי זוהר,

נתניהו, דיברו על זה, לא ישרים, לא הגונים, לא כלום, ועכשיו הם באים עם אותו חוק, מנופח פי שניים בכל פרופורציה, ועל מה הם נתלים? ככה גם נתניהו עשה, ככה גם מיקי זוהר

אני מבקש לתת לו, אני מבקש לא לעזור לי.

רגע, באיזה סעיף אנחנו פה? חוק-יסוד: הכנסת. לא הפסדנו אף נאום פה. אני רוצה לומר כך: הפעם אני מבקש להגן על כבודו של יושב-ראש הישיבה הזאת. הוא חבר בכחול לבן.

על כל מכסה הוסיפו אחד.

אבל אם יש ארבעה, אם יש ארבעה, אנחנו ממשיכים.

כתוב בחוק "כך שבסיעה שבה ישנם ארבעה עד שישה חברי כנסת, יוכלו להפסיק חברותם שלושה חברי כנסת". יש סיעה של ארבעה, שלושה מהם יכולים להתפזר. איפה נשמע דבר כזה?

30. גדעון סער קיבל ארבעה שרים על שישה.

עכשיו התור של יואב בן צור. בבקשה. בבקשה, אדוני, אני מאפס לך ותתחיל

עוד קצת, היו שני דוברים, עוד דובר אחד ואחר כך הייתי מדבר, ואז היית סוגר. למה ככה? כתוב: לא תחסום שור בדישו. אבל זה קרה ככה, וחבל. חשבתי שאנחנו דווקא בסדר,

לא, לא. זה ממש לא בסדר. אתה יודע מה, בועז, תכנס את הישיבה עכשיו,

חברת הכנסת עידית סילמן, יושבת-ראש הקואליציה גם. על זה בדיוק אני רוצה לדבר, סילמן והצבועים,

אני חושב,

משהו: היא לא יודעת איך מתנהגים.

כמה קל לקבל ליטוף תקשורתי צבוע כאילו זה משהו אישי אלייך, כאישה. אבל לא, זה אלייך כגנבת קולות, כמו יושב-ראש המפלגה שלך. אתם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. תתביישו

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, אתה יודע, אני אומר בקצרה, במדרשי חורבן מסופר על כמה תנאים שהיו שהלכו להר הצופים,

אני אומר את זה

אין מנהג.

היה, סמוך עליי.

היה שליש-שליש-שליש, בהתמדה, גם כשהציונות הדתית הייתה

אני הייתי בבוקר בוועדה, ב-08:30, כמו שנקבע הדיון, יחד עם חבריי מהאופוזיציה.

בזמן שבוועדה היו אולי שניים או שלושה חברים מהקואליציה. כן, אני גר קרוב, באתי מעפולה. זה היה ברור מה מנסים לעשות. על

כן.

שאלקין מלמד אותם.

לא, הוא מביא את זה. אתה יודע, זה השלטון הקומוניסטי. יש לי עוד, אבל הפריעו לי,

רוצה לומר כאן כמה דברים דווקא בנושא החוק הנורבגי. אנחנו מדברים על החוק הנורבגי, כפי שקוראים לו, אבל האמת היא שזה לא חוק

אתה עושה את זה, בגלל מה, כי מה שאמרת פה, לא האמנת בו

או בגלל שכשאתה עכשיו יושב על כיסא, בשביל הכיסא הזה אתה מוכן לשלם כל מחיר, כולל ביושרה שלך ובשם ובמוניטין,

אני רוצה לשאול אותך עוד

אדוני היושב-ראש,

אני מתנצל, פשוט שמעתי פה מישהו שצופה במשחק כדורגל,

אז ביקשתי שיבדקו מי צופה פה במשחק כדורגל.

בסדר. אני לא הולך לשבח את סיעת ימינה. כן יש דברים שבהם אנחנו מאוד מכבדים אתכם והכול,

אתם אמרתם שצריך לשמור על חופש ההפגנה. כל הזמן שמעתי את בני גנץ ושמעתי אתכם מדברים בעניין הזה: צריך במשטר דמוקרטי לשמור את חופש

למה אתם אומרים שאי-אפשר להפגין? למה?

בגלל שזה בנט, ואתם השתעבדתם אליו?

רבה. על לא דבר. האמת שלגבי רעננה, אדוני, אני פשוט בניגוד עניינים,

שכדי להיות היום חרדי או אדם דתי ומסורתי שרוצה לעשות את זה טיפה יותר בצניעות, לפי אורח חייו, אז הוא כנראה צריך לטוס לארץ אחרת ולחפש לו איזו פינה שקטה, שהרי ארצנו

ועל זה באתי לקבול ולהגיד שזה עצוב, אבל גם תודה רבה לכם על

למרות שהיו לנו הרבה בעיות והרבה דרישות לחוק נורבגי,

עשינו חוק נורבגי קטן.

אתה זוכר, דודי? אמרנו שזה לא מכובד ממש אחרי בחירות ולאור בעיות קואליציוניות לעשות את זה בגדול.

נעשה אפשרות

הכול מותר להם. ואני אומר, וזה דבר אחרון, משפט אחרון, בבקשה. דבר אחרון שאני רוצה לומר: אמרתם שהממשלה שלנו הייתה מנופחת.

אני התחלתי לתפוס את הנושא, הרי צריך לדעת שבנט, חוץ מאשר היותו מר ביטחון, הוא גם מר קורונה. אצלנו, איתן, יש דבר כזה שנקרא מחב"ס. אתה יודע מה זה מחב"ס? בעל מחבר ספר,

איש ימין. בסוף בנט הוא ימין. מישהו שלח לי צילום מהציוצים של בנט.

חוץ מאשר הוא גם בעל מחבר ספרים, יש לו סדרת ציוצים. כשהיה באופוזיציה הוא היה כותב כל הזמן. מעניין

ממשלת נתניהו החמישית שוברת את כל שיאי הניתוק והאטימות". "במקום דמי

לפני שני חוקים ביטלנו את החל"ת לכל האנשים עד גיל 45; "במקום דמי אבטלה לעצמאים ומענקים למבוטלים מבזבזים את כספי הציבור על הג'ובים".

ולאפשר לשרי הממשלה להתחמק" אומרים את זה כאן בפירוש: לאפשר לשרי ממשלה להתחמק מדיון ואחריות ציבורית"; זה עלבון לדמוקרטיה וזה מתוך צורך

וכן הלאה, מסך עשן, לא יעזרו הסיסמאות. בסוגיה הזו אנחנו נמצאים אחרי לא הרבה זמן, תוך שנה. אותם אנשים באו וצעקו, איך אפשר שבן אנוש, איך יכול להיות שהדיו עוד

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. בליל השבעת הממשלה, לאחר שהכנסת, ברוב של 60 נגד 59, אישרה

הוא וחבריו, אין להם לאיפה ללכת. לאיפה? הם ילכו לבחירות? עם החוק הזה

אם הוא מפיל, הוא לא יכול ללכת לממשלה אחרת. הם גם סגרו אותו בזה.

עכשיו אני מבין חגיגה זו מה היא עושה.

בקשה.

הוא בעצמו לא יודע מה הוא. אתה לא מפספס היום, אה? לא,

שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית,

עשה איתנו ממשלת אחדות, ואו-טו-טו היה צריך להיות ראש ממשלה, זה היה ממש קרוב, הוא כבר נגע

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עקביים בעמדות שלנו. אנחנו הצבענו נגד החוקים האלה בכנסת הקודמת. אמרנו שהחוקים האלה הם חוקים לא חוקתיים, והם חוקים שאנחנו התנגדנו להם גם בחוקי הקורונה, בחוק המסגרת.

כמו שעשינו בממשלה הקודמת, אנחנו נתמוך. אבל אם יש חוקים שהם חוקים לא טובים, לא חוקתיים, פוגעים בזכויות אזרח, פוגעים בזכויות יסוד, אדוני

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, היום נאלצתי לפנות פעם נוספת לבית המשפט העליון בהודעה מעדכנת על התנהלות שערורייתית של נשיאות הכנסת בראשות יושב-ראש הכנסת, שנמצא פה באולם ואני שמח על

האם אני פעם ישבתי? אני השר המקשר.

אתה לא. תבדוק את מי שמאחוריך. יש הבדל גדול ומשמעותי, איתן, כשלא היית בכנסת, אני כיושב-ראש, אני רק

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כמו גנבים, מעבירה הקואליציה את חוק הג'ובים הנורבגי. 110 מיליון ש"ח לכיסאות ומקורבים ועוד איזה אאודי 8 לחליפי.

הוא הכול חוץ מנורבגי.

הוא לא בלונדיני, הוא לא נורבגי, ואל תתבלבלו, אין לו עיניים כחולות.

רואים ורואות עליו שהוא מכוער".

בבקשה, גברתי, שלוש דקות.

03:30 וכולם פה תוקפים את ממשלת הריפוי והאיחוי. ואני אומרת לכם, חברים יקרים שלי, אתם

לעשות? רק לדבר בקול העם, קול בקו"ף, שאנחנו מייצגים. אבל השיא היה כשהם מעיזים לעשות קמפיין בגיבוי התקשורת מהשמאל, כשאנחנו מהימין, אנחנו לא אחראים אם אנחנו לא תומכים בחוק האזרחות. אנחנו. אנחנו.

עיקרי הדברים האלו בוועדה המסדרת שדנה בדיון הדחוף על חוק הדיינים.

יושב-ראש הכנסת היוצא חבר הכנסת יריב לוין ושאלתי אותו על מה שמתרחש כאן היום בערב,

ומה שאנחנו רואים כאן זה פשוט דריסה ברגל גסה.

אבל אני מבין שהדברים לא כל כך מעניינים, כי מי ששומע, שומע, ומי שאוטם את אוזניו,

לחקיקת החוק הנורבגי היו ראשי ממשלה, ודווקא בשנים האחרונות חל שינוי בנושא הזה: דווקא ראשי ממשלה תומכים בחוק הנורבגי, מתוך ראייה שזה מרחיב את נפח העבודה של הקואליציה בוועדות הכנסת ובעבודת

אני אומר שגם מזכיר הממשלה היה מוזמן לפורום הזה של ישיבת נשיאות הכנסת, וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת. זה לא תקדים, זה דבר סביר. הוא לא חייב להגיע, אבל ממש אין בזה בעייתיות.

הממשלה. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא

חברי הכנסת לצורך הצבעה.

מבקש

בבקשה, גברתי.

תמה ההצבעה, אבקש לספור את הקולות.

אלה תוצאות ההצבעה: בעד הצעת החוק,

53,

אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה,

הוועדה המסדרת. תהיה להוט, תהיה להוט. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 49), התשפ"א 2021. חברים, שר המשפטים יציג את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 49), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. בבקשה, אדוני שר המשפטים גדעון סער.

בחשבון מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל, כפי שייקבע בחוק. עתה מוצע לקבוע בחוק הכנסת השלמה להסדר המוצע שבחוק-היסוד.

מועדים שלא יובאו בחשבון במניין התקופות שבסעיף

בסעיף 59 לחוק, ומבלי שיישאו בתוצאה המתוארת בסעיף 6א לחוק-היסוד. לפי ההצעה, גם קבוצה של ארבעה חברי כנסת לפחות שתתפלג

לא רק את החרדים, את כל הגברים שבכנסת ישראל. אחר כך כהנא והבוס שלו ימכרו את זה לציבור כאילו הם כמובן דואגים לכך שיתמנו דיינים ציונים, כשהמילה "ציונים" משמשת אותם בתור שם קוד

ואף אחת מהן לא ראויה לפי הצעת החוק הזאת לכהן בוועדה למינוי דיינים. היא גם מדירה את כל הגברים שהם חברי הכנסת.

תודה רבה לך. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

ואמרו לי שהם רוצים לשלוח זר פרחים למנסור עבאס ואבתיסאם מראענה,

שקמה על בוגדנות במאות אלפי בוחרי ימין של

עם בוגדנות גם בחברים לקואליציה. מנסור עבאס לא נמצא כאן, אבל כדאי שהוא ישמע את הדברים פעם אחת. שימו לב בחוק מה הם מבקשים לאפשר לנו,

היושב-ראש,

החזרת קצת את הכנסת הלילה לשפיות בדיוני הוועדה. אני חושב שיישר כוח שיש מישהו שפוי בכל הספינה הקואליציונית. דודי, מה אתה רוצה

כי עמך הסליחה למען תִּוָּרֵא.

משֹׁמרים לַבֹקר שמרים לבקר.

כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות.

למה שנוח לקואליציה באותו רגע, כשיש לה 61 חברי כנסת אז עכשיו יהיה חבר כנסת אחד, לא יודע, אולי יהיה רצון, שמעתי שחבר הכנסת אלי אבידר לא ממש מרוצה מהג'וב שהוא לא קיבל,

תודה.

ממשלת איחוי, ריפוי ושיסוי אתם עושים עבודה נפלאה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, איך כתוב בפסוק?

אבל בעיניי החוק החמור ביותר הוא עניין חוק הדיינים. לוקחים את נושא מעמד האישה, שזה היום הדבר הקדוש ביותר בערכים של מדינת ישראל, ולא שדואגים באמת שרק נשים תהיינה קובעות את הדיינים, אפילו את זה, לא הייתי מקבל, אבל עושים את זה

לוקחים לי את

לדבר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ועדיין כמו כל בית ישראל, אנו עדיין המומים ומזועזעים מתרבות

אבל זהו, לא עוד. המהלכים האחרונים שלהם והממשלה שהם יציגו השבוע, תוך מעשה רמייה, גנבת דעת והתנהלות הפוכה לכל תפיסה אידיאולוגית שהציגו במהלך השנים, לא יכולים לזכות

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להתייחס להצעת החוק.

היא הכניסה להסכם הקואליציוני שני דברים חשובים: אחד,

החוק להתפצלות הסיעות.

בכלל חושב שלהתפצל בכנסת, באופן בסיסי זה דבר לא

אני רק רוצה להזכיר למר מנדלבליט. מר מנדלבליט, אם אתה שומע אותנו, מר אלקין חייב 3.5 מיליון שקל.

נוכל זה "אדם לא ישר המתפרנס מביצוע תרגילי עוקץ והונאה". אני חושב שציבור גדול של בוחרים יכולים

ואז הלכתי לראות מה זה

זה בדיוק ההגדרה פה להבדל בין בנט לשקד. שני שקרנים, שני נוכלים: אחת עם כאבי בטן ואחד עם רצון לרווח

רואה שפתאום בכנסת כזו, שבה הקואליציה מורכבת מכאלה שמחפשים לעקור את תורת ישראל, מעוניינים להשכיח את השבת, מוכנים להרוס את התא המשפחתי,

אבל בנימה

בואו נאמר את האמת, עם מי עמר בר לב,

הוא מוכן להיפגש עם פורעי דיר

ישראל. מי שמחרים את איתמר בן גביר מוכן להיפגש עם מחבלים ועם שונאי ישראל. בושו והיכלמו.

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אתה ישבת בראש הישיבה וסיפרתי את הסיפור האישי-המשפחתי שלנו. הסברתי למה

ככל שמתקרבת השבת עולה המחשבה על התפילה לשלום המדינה שאנחנו מתפללים בכל שבת בבתי הכנסת. השאלה איך, איך,

ראשיה, שריה ויועציה? איך נתפלל עליהם? איך אפשר להתפלל על ממשלה

חבר הכנסת מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת

חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת בן צור,

חבר הכנסת כסיף,

במינוי שלו, למה את עושה לו עוול?

החלטת לא לתמוך במינוי שלו משום שאת כנראה חושבת שהוא עשה דברים שאסור היה לו לעשות,

מחרישה ונמנעת?

איך יכול

אני אומר לך, השרה מיכאלי, זה המאזן שלך בשבועיים.

בנית לעצמך קרדיט גדול, אני מציע שכבר בנושא של חוק הדיינים

בוא אני אגיד לך

קונה שש

שתיים אני אוכל, שתיים מחזיר הלוואה, נותן להורים שלי, שגידלו אותי, שתיים אני מעניק

היולדות, הנשים החלשות ביותר, שמתקיימות מהפרוטות האלה, לקחת להן את הפרוטות האחרונות שלהן? אנחנו כאן, בעזרת השם, נגיש הסתייגויות ונילחם בחוק הזה על מנת שיחזור החל"ת לאנשים החלשים ביותר

רבותיי,

אבל אחרים הצביעו

השלמה של תיקון חוק-יסוד שאחד מהמרכיבים

וזה עובר עם הערות

אבל איך בכלל ללכת ולהביא כזאת הצעת חוק ולא להתבייש בזה שבכנסת ישראל, מה אנחנו משדרים לציבור? למה אנחנו מחנכים את האזרחים בשיעורי אזרחות?

תודה רבה. תודה

בתפיסת העולם המשפטית הישראלית אנחנו עוסקים בחוקה של מדינת ישראל. החוקה של מדינת ישראל צריכה להיות עם חזון, צריכה להיות כזאת שבאמת תטמיע את הערכים המשמעותיים של הסכמה לאומית רחבה, ולכן גם היא דורשת מספר רב מאוד של חברי כנסת

תודה. אני מסיים. אני רק רוצה לסיים ולומר, מכובדי היושב-ראש,

שבית המשפט העליון כבר נתן התרעת בטלות לדברים הללו. אני

תודה רבה. חברת הכנסת אבקסיס, איננה, חברת הכנסת ברק, איננה. חברת הכנסת רגב, בבקשה. נאום בכורה, בשעה כזאת נאום בכורה?

שאין לי את הקול שלו, שתעזור לי בחיקוי בחלק מהעניין. אז בואו נשמע מה הוא אמר: "החוק הנורבגי זה החוק הראשון שלכם, זה הדבר הראשון שהממשלה הזאת שמה על השולחן. עוד ג'ובים, עוד לשכות, עוד נהגים, עוד תקציבים, עוד סידור עבודה

רגע, אבל על זה נוסיף, לא, את כבר הרבה מעבר לזמן. "לכספומטים נמאס, נמאס מהשחיתות שלכם". יש עוד עשר שניות.

אני רוצה להגיד לכם, אתם ממשלה לא רק של מנותקים, של נוכלים ושל

ישבתי שם ואתה היית שר שקדן, שהקפיד לשבת וגם לתת מזמנו, והייתי רואה אותך משועמם לפעמים, ככה הייתי מרגיש. היית polite, אבל היית משועמם. בתקופתך לא הייתי שר, לא לא, היית

נדחוף להורדת תשלומי ההורים.

חבר הכנסת אמסלם, תן לי, תן קצת כבוד לשר. יש לך שר ערבי

וכל אחד, מזווית ומכיוון, התחיל להטיח האשמות בחבר הכנסת מנסור,

אבל מה לעשות, בן יום ובן לילה הדברים

בבקשה. אתה יכול,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים

ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה שתוקפה עד יום כ' בתמוז התשפ"א, 30 ביוני 2021, או עד יום פקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף

אני עכשיו התבקשתי לקרוא בצורה יותר מתונה או איטית, על מנת לתת

הטעמים האלה אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לשר המשפטים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח.

חבר הכנסת קרעי,

חבר הכנסת גולן, בבקשה. אל תעשה את זה, היושב-ראש. חבר הכנסת אמסלם,

אל תעזור לי, אני מאוד מודה לך. בבקשה, תמשיך. תיתן לו יותר זמן. הוא רוצה לשמוע אותי יותר, זה לא עונש. אני מוסיף זמן, הוא

לפיד נפתלי בנט" בדיוק 1,786. כשהממשלה הזו תגיע וכשהחושך יכסה אותנו אנחנו מעודדים, אנחנו יודעים שבעזרת השם, בקרוב בקרוב, יותר מהר ממה

פעם לא אהבו אותנו, ובטח שלא רצו להתחתן איתנו. כיום כבר אין סטיגמה כבעבר. זו הזדמנות עבורנו לחבר יותר

אף אחד מהאזרחים לא יכול להיות בטוח שהוא לא יגיע לכלא על לא עוול בכפו. שלא לדבר על אלה שמודים, קרימינולוגים, שיש אלפי אסירים חפים מפשע בבתי

ואדוני היושב-ראש,

אנשים רבים חושבים שמה שקורה במגזר הערבי,

אירועי הפרעות שהיו בזמן שומר

ולימדו אותנו שמדינה שלא רואה ממטר שהורגים מישהו שם, באיזשהו כפר, כל אחד

על גבעות גולן, זה ככה יותר, נשמע יותר טוב. ואמרתי: איך זה יכול להיות?

עברו רק שבועיים, לא שנים, שבועיים, והפכתם את עורכם

כל הכבוד לכם. בסופו של דבר,

לא משנה איזה סוג. לא שאני מסכים עם הערכים שלכם, אבל מה שמעניין אתכם זה רק האישי, רק

אבל מה? מפחד מברוך קרא,

ישתו לו את דם,

אברמוביץ', דנה ויס, בן עמי. דרך אגב, אני

ישנו מיעוט קטן ושולי של רבנים שסבורים שניתן היום להקל ולגייר גם ללא קבלת מצוות, בתנאים מסוימים. הדעה הזאת הובאה בפני גדולי הרבנים במשך השנים האחרונות ונדחתה. ההצעה שמוצעת כרגע על ידי מתן

ובאופן שמקובל על רוב ככל רבני ישראל הממשיכים את מסורת אבותינו. תודה. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בוקר טוב לכולם. אומנם הוועדה המסדרת, שרצתה בשעה 02:30 לדון בדבר

שמתבונן במה שכתוב בחוק ומה המצב של החוק היום, לא מוסיפים חצי אישה בתוך החוק, מה שכתוב בחוק היום,

נשי, שכחו להגיד שכבר כמה שנים לא ממנים מועצה דתית

העיקר להמשיך עם הדריסה הזאת, עם איבוד הזהות היהודית של

התכנס הקבינט והכול נשאר אותו דבר. אז האמת היא שהסיבה,

אבל לי זה ברור במאת האחוזים שזה פשוט בגלל שזה היה בבנימינה או במודיעין ולא היה בבני ברק או בקריית ספר או בכל מקום חרדי. הקריקטורה

הגיע זמן תפילת ותיקין, כבר קצת מזמן, אפילו,

השעה הזאת היא מבחינתי השעה הכי קשה בכל הלילה הזה,

ולמה היא השעה הכי

אז אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, לקרוא פרק תהלים שמזכיר את המערה: "משכיל לדוד בהיותו במערה תפִלה. קולי אל ה' אזעק קולי אל ה'

והפעם גם בקדושת השבת בצבא הגנה לישראל. אחת לכמה שבתות ישנם דיווחים בתקשורת על עימותים על שטחים חקלאיים בין פלסטינים למתיישבים. בעימותים הללו עולות גם טענות מצד גופי

להגדיר את ראש הממשלה, את הפעילות שלו? מצאתי את הדברים, ואני רוצה לצטט מתוך דברי העיתונאית מורן אזולאי. אני רוצה להסביר אחרי זה למה היא התכוונה. "שבועיים לתוך פעילות הממשלה,

שדיבר נגד החלטות הממשלה שהוא עצמו מיישם אותן עכשיו, מה הוא רואה היום שהוא לא ראה פעם? אבל הוא לא רואה שום דבר. אנחנו בתחילת, הוא רואה את השיירה, את השיירה. את

זו המשימה שלנו. אתה יודע, שמעתי אתמול ריאיון, חבר הכנסת אמסלם. אחד השכנים של בנט התראיין בטלוויזיה, והוא קובל על זה: מפריעים לנו,

תוך כדי זה

אינה נוכחת, חברת הכנסת השכל,

חבר הכנסת אזולאי,

חבר הכנסת סעדי, בבקשה. אוסאמה, אתה יכול להודות לשרה על אביתר,

אדוני היושב-ראש, כשהיינו בדיונים על חוק החליפים, והיושב-ראש היה